שלום לכולם, הסעיף השני בסדר-היום

העברות תקציביות. הפנייה הראשונה היא פניות של בית הנשיא 134 ו-135.

אני מאגף תקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לתקצוב 12,660 אלפי שקלים בהוצאה לבית הנשיא, עבור תגבור הוצאות שוטפות, שלא היו ידועות בעת בניית התקציב, ועם כניסתו של הנשיא החדש לכהונה שלו. קודם כול, אני שואל מה הדחיפות שלנו להביא את הפנייה הזאת היום?

ביקשתי מוועדת ההסכמות להביא את כל הפניות לאישור. יואב קיש הואיל בטובו, אישר לי שלוש פניות. אגב, אני לא יודע מה השיקולים שלו, למה כן ולמה לא. את אחת הפניות הוא לא אישר, אבל יושב-ראש הכנסת התערב וכן אישר. איזו פנייה? פנייה של משרד התיירות.

על סמך מה יושב-ראש הכנסת אישר? על סמך החלטה של ועדת הכנסת, אבל אנחנו לא דנים כרגע על זה. נדבר עליה כשהיא תגיע? כן, נדון בזה. יש פניות תקציביות שאפשר להביא אותן גם אחרי הבחירות, ולא יקרה כלום. גם את הפנייה של בית הנשיא אפשר להביא אחרי הבחירות. תמיד הצבעתי בעד הפניות של בית הנשיא. אגב, לא הצבעתי בעד הנשיא, אבל אני מצביע היום בעדו והוא באמת נשיא מוערך. אני חייב להגיד את זה. אני חושב שאם לא הבאת משהו, יש דברים יותר דחופים, יש דברים פחות דחופים. אני מסכים איתך שיש דברים יותר דחופים, רק שוועדת ההסכמות, הוד מעלתו יואב קיש, לא מאשר אותם. אני אשאל לגופה של פנייה. כתוב פה הצעות ביטחוניות שונות. מה קרה פתאום? התעוררה בעיה ביטחונית אצל הנשיא? הוא דווקא טוב עם כולם, ואני חושב שצריך להוריד לו את רמת האבטחה. בוקר טוב לכולם, אני תקציבן בית הנשיא. כבוד חבר הכנסת, אני מסכים איתך בהסבר שלך. שהנשיא טוב לכולם? אני מסכים איתך בקשר לדחיפות של הבקשה. במעבר בין קדנציות, אנחנו לא יודעים מה אומדן הבסיס של התקציב האמיתי. זה גם מה שהיה בשנים 2015-2014, למרות ש-2015 גם הייתה שנת תקציב המשכי. במעבר בין שנת 2021, אז אושר התקציב לקראת סוף השנה, ל-2022, בהינתן גם השנה של הקורונה וגם מצב של אי ודאות, כשאנחנו לא יודעים מה קורה מבחינת התקציב, אמרנו שאנחנו שמים בבסיס התקציב סכום קטן משמעותית מהצרכים שהיו ידועים. בחרנו לשים את הבסיס של התקציב נמוך משמעותית ממה שהיה. הגענו לסיכום,

אם אנחנו נצטרך חלק מהסכום הזה כדי להשלים את בסיס התקציב למצב האמיתי, נעלה לוועדה. אתה צודק מאה אחוז, שהבקשה אינה דחופה, והיא יכולה לעלות גם במהלך השנה. מבחינתנו, כמה שיותר מוקדם, זה עדיף. אני אתייחס לעניין האבטחה. הסיפור הוא שהפעילות והיקף המאבטחים שהנשיא צריך, קשורים גם להיקף הפעילות שלו כמה נסיעות הוא עושה. אנחנו לא יודעים את כל הצרכים האלה לפני שהנשיא נכנס, וזה הזמן שבו בנינו את התקציב, ולכן עכשיו אנחנו עושים את ההתאמות האלה. כתוב פה: טיסות לחו"ל. אני לא אשאל על זה, כי אנחנו רואים שהוא טס ועושה דברים טובים בכל העולם. אני גם מאמין שהוא פחות משתמש במים ובחשמל, וזה מתקזז עם הטיסות. לגבי תמיכה בנשיאים לשעבר, זה פנסיות שלהם?

הפנסיות שלהם לא מתוקצבות. הפנסיות שלהם ממחלקת הגמלאות. כל ההוצאות של נשיאים לשעבר, הן הוצאות שוטפות. ולא ידעתם על זה? הרי אתם יודעים כמה נשיאים היו. התוספת היא לא עבור זה. זה פשוט מתאר את התוכנית. אנחנו מתארים את הפעילות, והתוספת היא עבור הוצאות תפעול ואבטחה. השכר לא מתוקצב. מי מטפל ואיך מטפלים בבתים להנצחת מורשת של נשיאים קודמים? באיזה תקציב זה? כנ"ל ראשי הממשלה בן צבי ובן גוריון, כל מרכזי המורשת שקיימים. זה לא בסעיף תקציב בית הנשיא. סעיף תקציב בית הנשיא מטפל ממש רק בנשיא המכהן.

רק בשוטף. האם תקציבים אחרים שהזכרתי עכשיו מתוקצבים והועברו? האם יש פערים מול המקומות האלה? אני לא יודעת. אני אשמח לשאלה יותר ספציפית, כדי שאוכל לברר. תגידי על איזה נשיא את רוצה לברר. זה לא רק נשיא, זה גם ראשי ממשלות. אני מקבלת פניות ממרכזי המורשת, שהתקציבים לא מועברים במלואם, ותקועים.

זה מתוקצב במשרד ראש הממשלה, אבל אני אשמח לבדוק את זה. אנחנו נעביר ספציפית.

פנייה 134 ו-135, בית הנשיא.

הצבעה פניות 135-134, בית הנשיא, אושרו.

הפנייה הבאה היא פנייה 148, רשות האוכלוסין וההגירה. הפנייה נועדה להעברת 125 תקנים ו-8,850 אלפי שקלים לטובת מענה לעומס בלשכות האוכלוסין. מדובר בהסטה פנימית בתוך רשות האוכלוסין מתקנים קיימים.

כשלעצמה, בשביל להוריד את העומס והתורים בדרכונים, היא פנייה חשובה ודחופה. היה צריך לעשות את זה מזמן, לא היום. היה פה דיון על רשות האוכלוסין ב-15.6. דובר גם על תקנים של רשות האוכלוסין, ודיברנו על הדחיפות של זה ועל קיצור התורים. שאלתי האם מתוכננות להגיע עוד פניות תקציביות של רשות האוכלוסין לעוד תקנים. נאמר לי במפורש שלא ידוע על דבר כזה. היום מדובר על 125 תקנים. איך אפשר להגיד שלא ידעו על 125 תקנים? אגב האוצר אמר את זה, ולא אתם עניתם על זה. שאלתי האם יש עוד תקנים, והאם אפשר לבדוק.

וחזר אליי יואב הכט, שלא נמצא פה איתנו. כתוב: לגבי שאלתך, התקנים הם אכן ללשכות האוכלוסין, וכרגע אין בקשה נוספת בדרכה לשולחן הוועדה בנושא התקנים האלה. זה היה לפני חמישה שבועות. לפעמים אני לא סתם אומר, שהאוצר לא יענה לנו. שאלתי שאלה פשוטה, ויואב הכט אמר שאין צורך. אם היו שואלים אתכם, הייתם אומרים שצריך כבר לפני חודשיים. אם הייתם מביאים עוד שניים-שלושה תקנים, הייתי אומר שאתם צודקים,

מאיפה הבאתם פתאום את התקנים האלה? לקחו אותם מתוך רשות האוכלוסין. גם אז היו תקנים מתוך רשות האוכלוסין, ושאלנו אם יהיה שינוי. אני לא מספר סיפורים, ככה כתוב בפרוטוקול. למה אז לא דיברנו על זה? בעקבות השאלה שלך, בשבוע שאחרי זה הם הביאו את הפנייה הזאת. לא, זה לא היה שבוע לאחר מכן. בשבוע לאחר מכן, ב-23 ביוני. בחנו את הצורך, וסיפקנו לו מענה. כבר אז הוגשה בקשה של רשות האוכלוסין.

במילים פשוטות, האוצר התעלל ברשות האוכלוסין. הרי הם היו זקוקים לעוד תקנים, כי אנחנו מכירים את התורים. אני מרשות האוכלוסין. אני חייב לומר שהפנייה הזאת הייתה כבר מונחת לפניך, ועל זה דיברו. הבקשה הזאת מונחת חודש ומשהו, וגם בגלל הבחירות לא התכנסתם הרבה זמן. אני חושב שהבעיה היא אחרת. לא, אני שאלתי לפני כן. דיברת על ה-15 ביוני, ואני העברתי את זה כבר מזמן. זה לא היה אז. אני עובר על הפניות לפני זה. זה הגיע לוועדה ב-23.6. אנחנו משתדלים

בחודשיים האלה לא ישבנו בשקט, אלא לקחנו את יחידת האכיפה ואיתה אנחנו עובדים כדי להנפיק דרכונים, כדי לייצר דרכונים. זה מה שאתם עושים באיילון, נכון?

בשנת 2018 הגדלנו את השעות. למה לא עושים את זה הפעם? העובדים כבר שחוקים.

אפשר להוסיף כסף, אפשר להוסיף תקנים. הוספנו כסף, ותקנים אנחנו מנסים לקחת. לראות אנשים שמונה שעות ביום כל יום. צחקתי לגבי הכסף. אין סיכוי שתקבלו עוד תקנים לפי הצורך? אנחנו בוחנים את הצורך כל הזמן, ואנחנו נמצאים בשיח מתמיד גם עם רשות האוכלוסין. ככל שיהיה עוד צורך, נבחן אותו ונשתדל לתת לו מענה. אנחנו מבקשים לאשר להם מראש. אני רוצה להגיד שמדובר בפנייה מאוד חשובה, שמעבירה תקנים למקומות נכונים ונחוצים. אני מאוד מקווה שבעקבות הפנייה הזאת התורים יתקצרו והשירות שאתם נותנים ישתפר. יש הרבה מאוד גורמים חיצוניים, שמשפיעים על העבודה שלכם, גם העומסים בגלל הקורונה, וגם גל עלייה מאוד גדול. אנחנו מבינים את המצב שבו אתם נמצאים, ואני מאוד מקווה שהתקנים האלה יעזרו לכם לבצע את הפעולות שאתם עושים מהר יותר וטוב יותר. יש לכם הערכת זמן מתי זה יקרה? אנחנו מקווים שתוך שלושה חודשים העומס יירגע וירד, אבל עדיין יצטרכו תגבור מכיוון שאנחנו עם כמויות הרבה יותר גדולות מאלה שהיו בשנות הקורונה.

אני רוצה לשאול, לאור תוספת כוח האדם והמבנה הארגוני, בכמה יתקצרו התורים? יש הרבה אזרחים שהזמינו תורים לכל מיני טפסים וויזות, והם מחכים לבשורה. בכמה התור יתקצר לאור השינוי המבני הזה? אנחנו צריכים לפרסם ולגייס את האנשים. לעשות את כל ההליכים. כשמגיע עובד ויושב באיזושהי עמדה, אנחנו פותחים עוד 30-20 תורים לאותו יום כי יש עוד אדם שעובד עם המחשב במשך שש-שבע שעות. זאת תשובה כללית. אתה יכול להגיד לי שתהליך הגיוס והשינוי יהיה תוך חודשיים,

כלומר תכולת העבודה של העובדים תהיה תוך חודשיים. ההערכה שלך היא שעם התוספת התקנית הזאת, יהיה קיצור של חודשיים-שלושה לפחות. זאת תשובה שנותנים לחבר כנסת. אני נתתי דוגמה, ואני אשמח שתנסח את זה בעצמך. אני אנסח את התשובה. אני מניח שתוך חודש וחצי-חודשיים נצליח לקלוט את רוב העובדים שאמורים להיות, כלומר 125 אנשים, ותוך שלושה-ארבעה חודשים נחזור לגיבנת של שלושה שבועות עד שאדם קובע תור, ושבועיים עד שלושה עד שהוא מקבל דרכון. מצוין, בשורה. הינה, יצאה בשורה מהמקום הזה. תודה רבה. אפשר עוד שאלה לא בנושא הזה? השאלה היא לאוצר, וחשבתי שיואב הכט יהיה פה. הוא אמור להגיע? כרגע לא. פניתי בעבר וכמעט בכל פנייה אני מבקש לדעת נתונים כלכליים על תוכניות. זה מאוד חשוב לנו, כחברי כנסת. הנתונים שאנחנו מבקשים הם כספיים, כלכליים בתוך הפניות התקציביות. אם אנחנו פונים ומבקשים לקבל נתונים, יש בעיה לקבל מכם. פניתי אישית לקבל נתונים על החלטת הממשלה בקצרין,

הייתי צריך לעבור שבעה מדורי גיהינום עד שקיבלתי את הנתונים על פי מספרים וסכומים. אנשים פונים אלינו, אנחנו עושים מעקב, אנחנו עושים הכנה לדיונים בוועדות. ממש לפני היציאה לפגרה היה בוועדת הכנסת דיון מעמיק על כל הנושא. גם הממ"מ של הכנסת מבקש את הנתונים הכלכליים, והוא לא מקבל אותם ממשרדי ממשלה ובעיקר ממשרד האוצר. הייתה החלטה שיקבלו את זה בכל רבעון. כשביקשתי בשבועות האחרונים נתונים, קיבלתי אותם אולי אחרי שלושה שבועות-חודש. לפני כן התחננתי והיועץ שלי ביקש שוב ושוב. אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה העמדה שלכם? אתם לא מעוניינים להעביר לנו? אז תגידו שאתם לא מעוניינים, אבל תדעו שיש לזה חשיבות. אני מבקש לדעת ממשרד האוצר, ובלי למרוח אותי, מה התשובה שלכם בעניין הזה? אני מכירה שכל שאלה מקבלת מענה. גם לממ"מ של הכנסת? גם להם אתם מעבירים את הכול? בדיון עלה שאתם לא מעבירים את הכול. אני לא מכירה בקשות ספציפיות. אני לא מדבר על בקשה ספציפית, אני מדבר על בעיות כלליות, והעלינו את זה. גם מרכז המחקר והמידע של הכנסת העלה את זה בדיון,

ולא קיבלתי. אני אספר לך סיפור מהשבועות האחרונים. לא סופרים אותנו, פשוט לא סופרים אותנו וזה מפריע לי כחבר כנסת.

לכן, אני מבקש לדעת מה עמדתכם. האם קרה שינוי מאז? האם העברתם נתונים מהרבעון האחרון? לא העברתם נתונים מהרבעון האחרון? ביקשו שיעבירו בכל רבעון באופן אוטומטי. אתם מעבירים או לא מעבירים?

אני אשמח לדעת איזה נתונים. נתונים כלכליים. אני אבקש גם מהיועצת המשפטית, גם את השתתפת בדיון בוועדת הכנסת. דיברנו על נתונים ודיברנו גם על עודפים, למשל. אמרנו שאנחנו לא מקבלים את הנתונים כמו שצריך. אני מבקש לדעת האם קיבלתם לאחרונה, ומה ההתייחסות שלך?

13:12) לא קיבלנו, ואולי נאמר מה היה קודם. במהלך חודש מאי התקיימה אצל יושב-ראש הכנסת ישיבה בנוגע לכל הנושא של מסירת נתוני התקציב, שנדרשים למרכז המחקר והמידע בכנסת, לשם קיום פיקוח ראוי על התקציב. במהלך הישיבה דובר על כך, שהעברת נתונים ממוקדים לא נותנת מענה, ולעמדתנו, נכון לחזור למצב שהתקיים בעבר כך שתהיה העברת נתונים ברמת התקנות, שמונה ספרות, על ידי אגף התקציבים והחשב הכללי לממ"מ מידי רבעון. אגף התקציבים העלה קושי תפעולי ביחס לצורך בעיבוד המידע, וחשש לפגיעה בסדרי העבודה. בסופו של דבר, סוכם על ידי יושב-ראש הכנסת, שייערך פיילוט, ובמסגרתו אגף התקציבים יעביר את הנתונים ברמת התקנות לממ"מ, אבל הוא יעשה את זה בלי לעבד את המידע. לאחר שלושה חודשים תתקיים ישיבה נוספת בעניין. בתום הישיבה הזאת הוצאתי סיכום ישיבה, ועם קבלת הסיכום, הממונה על התקציבים כתב ליועצת המשפטית לכנסת, שמבחינתם קיים קושי בהעברת נתונים ברמת תקנות באופן רוחבי, מכיוון שמדובר בנתונים תפעוליים, ומכיוון שהדבר מצריך שינוי בסדרי העבודה. אבל הייתה הסכמה על זה בישיבה עצמה. נכון. הדברים נאמרו גם על ידי היועצת המשפטית לכנסת, בוועדת הכנסת. הם הסכימו לזה. האוצר ישב שם והסכים לעניין הזה. הם לא התנגדו בכלל.

הם לא התנגדו, הם לא אמרו שום דבר. בעקבות זה, התקיימה ישיבה נוספת אצל יושב-ראש הכנסת, שבה נעשה ניסיון להגיע לנוהל מוסכם למסירת נתונים לממ"מ. בתום הישיבה ניסחנו איזושהי טיוטת נוהל ברוח אותם עקרונות שסוכמו בישיבה. עיקרם היה בכך שאגף התקציבים יעביר לבקשת הממ"מ נתונים תקציביים רוחביים שעוסקים בנושא מסוים או בתחום משרד מסוים ברמת תקנות, וגם יעביר בהתאם לצורך שיצוין על ידי הממ"מ ולא באופן שיטתי או קבוע נתונים רוחביים של כלל תקנות התקציב, ולגבי כלל עודפי התקציב או חלקם. מתקיים עכשיו משא ומתן לגבי הנוהל. לאגף תקציבים יש הערות לגביו, והם עדיין מבקשים שהנתונים שיועברו לשימוש הממ"מ בלבד, ורק לאחר קבלת בקשה מנומקת, יהיו נתונים שעוסקים בנושא מסוים או בתחום מסוים, ולא יכללו תקנות רזרבה והפחתות מנושא פלט. הנתונים יועברו רק לאחר הצגת צורך על ידי הממ"מ, ביחס לשימוש בנתונים. ביחס לנתונים הרוחביים של כלל תקנות התקציב, ביקשו לתקן, כך שהנתונים יועברו רק אם יתקיים צורך חריג ורק אם זה עבור עריכת מחקר ייעודי על ידי הממ"מ.

לא ביחס למידע רוחבי לגבי כלל עודפי התקציב או חלקם. אנחנו עדיין בהידברות והעניין לא הסתיים. את מדברת איתי על הידברות?

האוצר עושה לנו אחיזת עיניים. אני מתנצלת, אני לא מכירה את הנושא בכלל ואני לא רוצה להתייחס למשהו שאני לא מכירה. אין בעיה, אבל אגיד לך דבר אחד. כשאתם רוצים לתת תשובה, אתם לוקחים את הווטסאפ ותוך שלושים שניות יש תשובה, כשהיא מתאימה לכם. כשהתשובה עלולה להיות לא מתאימה לאוצר, אנחנו שומעים: אנחנו לא מונחים, אנחנו לא נמצאים,

אני לא מדבר אלייך ספציפית, חס ושלום. אני מכבד אותך באופן אישי ואת כל מי שנמצא, אבל הגישה הזאת, ההתעלמות מחברי הכנסת. כשמדברים על דברים שהיו, אתם אומרים לנו: אני לא הייתי. אם היו רוצים היו אומרים לך איך לענות, אבל הם מתחמקים מזה וזאת הבעיה הכי גדולה. אני מעלה להצבעה את פנייה 148. מי בעד? הצבעה פנייה 148, רשות האוכלוסין, אושרה. הפנייה אושרה. פנייה 167, משרד התיירות.

הפנייה נועדה לתקצוב סך של 50 מיליון שקל בהוצאה למענקים לענף התיירות בקורונה.

25 מיליון שקלים לענף המלונאות, 10 מיליוני שקלים למארגני תיירות, ו-15 מיליון שקל לסבסוד סיורים למורי הדרך.

מתוקצבים בפנייה הזאת 6 מיליוני שקלים בהוצאה לתקצוב הסכם המסגרת עם הבהאים, הנובעים מעדכון תחזית הביצוע לשנה הנוכחית.

בבקשה. אני מבין את הצורך של מורי הדרך. איפה זה היה עד עכשיו? הרי זעקנו על זה חודשים שלמים, ועכשיו אתם מביאים להם את זה. מה היה עד עכשיו? אני ממשרד התיירות

החלטת הממשלה עברה ב-26 בדצמבר 2021. את הפעילות עם מורי הדרך עשינו בשתי פעימות. פעימה ראשונה התחלנו בפברואר-מרס, ואת המשך הפעילות אנחנו מבקשים לבצע כרגע. היינו שמחים להגיע לפה לפני מספר שבועות, אבל לצערי, עיכובים שקרו גם בהתנהלות מול אגף תקציבים וגם מול ועדת הכספים, אילצו אותנו להגיע רק עכשיו. הסיפור של מורי הדרך זה לא סיפור מהחודשיים האחרונים. אגב, גם הפיצוי שנתתם להם לא מספיק להם, וחבל שמורי הדרך לא נמצאים פה, כדי שיזעקו את זעקתם. אני מדבר גם על נושא התיירות, וגם שם הפיצוי לא מספק ולא מספיק בכלל. לזרוק להם עכשיו איזושהי עצם? אני לא חושב שזה ראוי, ולא היה דחוף לעשות את זה עכשיו. היינו רוצים שתעשו את זה לפני כן. למורי הדרך מגיע מזמן הכסף הזה. החלטת הממשלה הייתה מזמן, ואני אראה לך כמה תיקונים צריך לעשות בהחלטת הממשלה. אני אומר שעכשיו זה לא טוב, והם לא מרוצים. בהתחלה זרקו אותם לעבוד ברשות הטבע והגנים. יש כאלה שהרוויחו לפני כן 15 אלף שקל או 10 אלפים שקל, ועכשיו נתנו להם שניים-שלושה טיולים להדריך.

זה לא מה שמגיע להם ולא מה שצריך לתת למורי הדרך. אני לא יודע עד כמה הפיצוי הזה מתאים להם ונאות להם.

כנראה יש מי שרצה לעשות מזה כלכלת בחירות, אבל לא ראוי לפצות אותם בפיצויים האלה. מגיע להם יותר מזה. מה אמרו מורי הדרך בעניין הזה? מה אתם שומעים מהם? (היו"ר אלכס קושניר, 13:20) יש 8,300 מורי דרך. היו 8,300 מורי דרך. תבדקו כמה נשארו היום. שליש מתוכם עוסקים בפרויקט, ואנחנו בוחנים אפשרות להכליל את הנושא של תיירות פנים. כרגע אנחנו מתמקדים בתיירות נכנסת, שם הפגיעה הייתה קשה יותר. אני מניח שככל והיינו יכולים, גם תקציבית, להקצות יותר למורי הדרך, היינו עושים זאת בשמחה. מורי הדרך לא קיבלו פתרון, הם קיבלו רק איזשהו אקמול. מה זה תגבור התוכנית? דחפתם לנו את זה ככה? זה החזר שהמדינה מחזירה להם, כי הם לא אמורים לשלם מע"מ? לא היה צריך להכניס את זה בפנייה הזאת. אני אסביר. יש סיכום משנת 1987, שממשיך בכל כמה שנים. בעכו ובחיפה, שני גני הבהאים הגדולים. נכון.

קצב הביצוע הוא כזה, שאנחנו כבר בגירעון ביחס לתקציב לשנה הזאת. לכן אנחנו רוצים לתגבר. אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה אליך. משרד התיירות שלך אליך פנייה, ואני לא נכנס לוויכוח למה זה התקבל או לא. אני מבקש לדעת באיזה הליך זה אושר, אחרי שזה לא התקבל. אמרת שיש הרבה פניות חשובות, ואני מקבל את מה שאתה אומר. למה דחפת דווקא את משרד התיירות?

לא דחפתי שום דבר. קידמת את זה יותר. בבקשה, תסביר לי מה היה. הנוהל, כפי שנקבע בוועדת הכנסת, עובד באופן הבא: כל יושב-ראש ועדה מגיש בקשה לוועדת הסכמות, על פי הנושאים שנמצאים אצלו על השולחן. אגב, אני יכול להגיד לך, שכל מה שמגיע אליי לשולחן מגיע לוועדת ההסכמות, ללא יוצא מן הכלל. גם נושא המעונות שביקשתי? זה לא הגיע אליי לשולחן.

שלחתי לך ללשכה. דיון? אני מדבר איתך על העברות. מזכירות הוועדה פנתה, בהנחייתי, לוועדת ההסכמות, וועדת ההסכמות לא נענתה לשום בקשה שלי. העברתי פנייה נוספת עם אותה רשימה שלא אושרה ליושב-ראש הכנסת, וכל הפניות התקציביות שהיו בפנייה, אושרו. הגיעו פניות נוספות במהלך השבוע הזה, מאז פנייתי האחרונה לוועדת ההסכמות, ונכין עכשיו רשימה חדשה של כל הדברים שנמצאים על שולחן הוועדה. מה לא אושר בוועדת ההסכמות? זה, למשל, לא אושר. למה דווקא זאת? כי זאת האחרונה שהייתה?

למה דווקא זאת? למה לא אושרה? תשאל את יואב קיש, לא אותי. למה דווקא את זאת ביקשת מיושב-ראש הכנסת? כמו שביקשתי מיושב-ראש הכנסת גם הוצאות ישירות וגם את סעיף 46. באיזה הליך ראה יושב-ראש הכנסת לאשר דווקא את התיירות ולא גם את סעיף 46, או במקום את 46 ודברים אחרים. זה יושב-ראש הכנסת. אז מה אם זה יושב-ראש הכנסת? לא הבנתי. אני שואל שאלה פשוטה מה ההליך שלו, במי הוא נועץ? האם הוא נועץ בך? הוא נועץ בלשכה המשפטית של הכנסת. הלשכה המשפטית, הוא נועץ בכם? החלטת ועדת הכנסת מתייחסת לזה שבמקרה שלא אישרה ועדת ההסכמות את הבקשה לקיים דיונים, יושב-ראש הכנסת יכול לאשר את קיום ישיבת הוועדה מנימוקים מיוחדים בלבד. בעצם אפשר לפנות אליו, בהתאם לסעיף 112ב

יושב-ראש הכנסת, למיטב הבנתי, זה נודע לי בדיעבד, אישר את הדיון בפנייה רק ביחס לפנייה הזאת. לא הבנתי. מה פירוש אישר את הפנייה. באמת אני לא מבין ואני רוצה להבין. אני רוצה לדעת איזה פנייה לשלוח לו. הוא אישר פנייה של תיירות, ולא אישר את סעיף 46, שם יש חיילים ועמותות של יתומים. יושב-ראש הכנסת מאשר מנימוקים מיוחדים. מי קובע את הנימוקים המיוחדים? זה מה שאני שואל. האם הלשכה המשפטית קובעת? להבנתי, בשל טעות לא הובא הדבר לפתחנו. הייעוץ המשפטי לא נתן טעם לנימוקים המיוחדים. את לא צריכה לשמוע, גברתי היועצת המשפטית, אני מדבר אליך, ישב שם השריף והחליט מה מיוחד ומה לא מיוחד. איך הוא מחליט מה מיוחד ומה לא מיוחד? אני רוצה לדעת למה העמותות האלה, שאתה מדבר עליהן והן באמת חשובות, למה הן לא יותר דחופות? אני מציע לך לשאול את חבר הכנסת יואב קיש. מה קשור יואב קיש? הרי לא הוא אישר את זה. אחרי שהוא לא אישר, אני אשאל אותו למה הוא לא אישר. אגב, יש עוד דברים שהוא לא אישר, ואני אשאל אותו. אז תשאל אותו, ותשאל גם את יו"ר הכנסת

אחרי ההליך שהוא עושה, לפחות היה שולח לחברי ועדת הכספים. לא ביקשתי לכל הכנסת: ראיתי לנכון לאשר את הפנייה של משרד התיירות מנסיבות מיוחדות א',

ג' וכולי. למה אתה לא טוען כלפי יושב-ראש הכנסת? למה אתה טוען כלפי יואב קיש. כי חבר הכנסת יואב קיש אומר לא על הכול. אבל אתה בעצמך אמרת שעל חלק הוא אמר כן. אתה מבין, יושב-ראש הכנסת עושה מה שבא לו. אני לא רוצה לדבר על ההתנהלות של חבר הכנסת קיש. אני לא רוצה לדבר על ההתנהלות של יושב ראש הכנסת מהקואליציה שלך. אני חושב שמדובר בפנייה, שעל פניה נראית - - - שמעת שאמרתי שלא? אני איתך. אמרתי שצריך לעזור למורי הדרך, אבל אמרת קודם שיש דברים לא פחות דחופים. למה הוא לא אישר? מה קרה פתאום? אם אתה שואל אותי, אני חושב שצריך לאשר הכול. אין פה שקיפות ואין באמת התייעצות. הוא מחליט לבד. לא נכון. תשאל אותו, והוא יסביר לך שזה לא נכון. השבוע סיירתי בעוטף עזה, ואני חייבת להגיד מילה טובה למשרד התיירות ולשר התיירות. בתחילת השנה עשיתי סיור עם השר על ההחלטות האלה, החלטות ממשלה 566, תוספות, משמעויות לקורונה לתיירנים. עשיתי סיור נוסף כי אנחנו לא מפרידים מי ומה, ובאתי לראות את כל המקורות שסוכמו, מה נעשה איתם. שמחתי לגלות בחוף אשקלון שכל תשתיות התיירות לחוף זיקים יבואו לידי ביטוי עוד בתקופה הזאת, כשהתיירנים ותושבי העוטף יוכלו ליהנות מהם. שמחתי מאוד לגלות תקציבים שכבר באים לכדי מימוש, והעברות תקציביות נעשו גם לאתר גלמפינג בניצנים. שמחתי לראות תערוכות תיירות שמקודמות ואני רוצה להגיד תודה,

אנחנו עושים העברה תקציבית ואנחנו גם רואים. אנחנו יודעים להגיע לקצה, לגעת עם האצבע ולראות שזה לא רק שורה וזה בא לידי ביטוי, זה מאוד חשוב. לכן אני ארים את היד בשמחה. זאת פנייה מאוד מאוד חשובה, שמדברת על העברת 50 מיליון שקל לטובת ענף התיירות, שנפגע בעקבות משבר האומיקרון. גם המלונאים, גם מפעילי התיירות וגם מורי הדרך. הגיע הזמן שזה יקרה סוף סוף, אני בטוח שהכסף הזה יחזק את הענפים האלה וענף התיירות במדינת ישראל ימשיך לפרוח. מי בעד הפנייה? הצבעה פנייה 167, משרד התיירות, אושרה. הפנייה אושרה. חברים, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:29.